שלום לכולם, היום יום שני, ז' בתמוז התש"ף, ה-29 ביוני 2020,

הארכות תקש"חים, האחת היא של אזור מוגבל והשנייה היא של הבידוד, או המלוניות כפי שקוראים